אנחנו בעניין הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (בחירות רבני עיר, רבנים אזוריים, רבני יישוב ורבי שכונות), של חבר הכנסת ארז מלול ושל חבר הכנסת שמחה רוטמן. את הדיון הקודם סיימנו בסעיף ההגדרות. אדוני היועץ המשפטי, אני מציע שתעבור על התיקונים שעשינו לסעיף ההגדרות.

מספיקה ההפניה לסעיף 3. בהגדרת "ועד מקומי", המחיקה של הסעיף היא מחיקה